אני פותח את הישיבה: ערעורים על החלטת נשיאות הכנסת שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום. חבר הכנסת דב חנין, אני אגיד מה הנושא: משרד ראש הממשלה מנהל משא ומתן עם ממשלת

לא התפרסמה תגובה שמכחישה את הכול מכל וכול. יכול להיות שאולי אם נעלה את זה במליאת הכנסת, יבואו נציגי משרד ראש הממשלה ויגידו: לא היו דברים מעולם,

יש עוד שלוש הצעות דחופות שאושרו באותו

לכן לא ראינו לנכון לאשר את ההצעות האלה השבוע.

אני רוצה להשלים, אדוני, משפט אחד. יש לי תשובה לדב.

כל הדיון שאתם מנסים ליצור על הנושא הזה, הוא עדיין אפילו לא בחיתולים שלו. אני חושב שאתם לא שמעתם את

מטיל ספק בכך שלהונגרים היה חלק פעיל

כל הדברים המזוויעים

לדעתי אפשר להתעלות על עצמנו כי בסוף אנחנו מסכימים שצריך להיות הדיון הזה - - - - - - אני מאוד מצטער. סיימנו. אתם לא מבינים את מה שאני אומר אז אל תבינו. אני אומר דבר פשוט: אמרתי תפנה ליו"ר, הוא יושב-ראש הנשיאות, תפנה אליו ותסביר לו את העניין, אמת?

זה לא שיש לי משהו נגד ההצעה. אני

זה להצבעה. מי שבעד הערעור, יצביע בעד. מי שנגד הערעור, יצביע נגד. אבל אני אומר ומבקש מהנשיאות לבדוק שוב את העניין הזה, את העובדות, האם באמת יש. שהיושב-ראש יבדוק את זה עם לשכת ראש הממשלה, האם יש באמת משא ומתן כזה על הנושא הזה של הכחשת השואה. יצאה הודעה - - - מלשכת ראש הממשלה. אמרתי שיבדוק. היועץ המדיני של נתניהו נפגש עם - - - - - - אני מבקש שהיושב-ראש יבדוק עם הלשכה את האמיתות של העניין, אם באמת יש משא ומתן, האם באמת זה דחוף מבחינת הדיונים שמתנהלים, אם מתנהלים.

אז שיביאו את זה לדיון חוזר בשבוע הבא במסגרת הבקשות כי כמה ימים לפה או לפה לא ישנו את הדחיפות. אם זה נכון, שיהיה בנוסף למכסה בשבוע הבא, בסדר? זו הצעתי. אני חושב שזה פותר לכם את הבעיה. יהיה ברור עובדתי מה נכון ומה לא נכון. זה לא פותר את הבעיה - - - - - - יסתיים הברור, הנציגים ההונגרים - - - אם הוא יגיע - - - אחר כך תהיה פארסה כמו עם הפולנים שאי אפשר יהיה לתקן - - - אני סומך על היו"ר, אולי אתם לא סומכים אבל אני סומך, אם הוא יגיע למסקנה שיש טעם להביא את זה לדיון חוזר בגלל מה שהוא ברר,

אם הוא לא יביא, אז כנראה שאין טעם בזה והבירור שלו הוא בירור הפוך ממה שאתם אומרים. אתה מסכים עם זה, כבוד הסגן?

אז מי בעד הערעור, בנוסף לדברים שאמרתי, שיצביע. מי שנגד לא יצביע. אתם לא יכולים להצביע. המערערים לא מצביעים. המערערים לא מצביעים. זה התקנון. הנה, יש תקנון. אני מצביע. - - - ברושי, באתה ברגע האחרון. אתה יודע שיש תקנות שמי שלא משתתף בדיון לא יכול להצביע? הוא ממציא תקנון חדש. מי נגד הערעור?

לא בושה. זו בושה לכם תביאו את זה. זו בושה.

זו בושה - - - הצבעה בעד הערעור מיעוט נגד,

אין הערעור לא נתקבל. הערעור השלישי המערער לא פה ולכן הערעור מתבטל לפי התקנון, נכון? מה אתם רוצים? הוא יבדוק. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:10.